בוקר טוב לכולם. ברוכים וברוכות המתכנסים כאן, מי שנמצא איתנו באמצעות הזום ברוך גם הוא. עורכת הדין לימור מגן תלם פותחת איתנו את הבוקר. ברוכה הבאה,

הייתה אישה, אבל היה אורבך. זה בערך הפרט היחיד שאני יודע על המשחקים האולימפיים, אז אני מבקש לציין בפרוטוקול שהרשמתי בתחילת השבוע הבן שלי יהיה גאה בי אז ברכות לאיגוד

קופות חולים ומעון בבית דיור מוגן יוכלו לקבל מידע אם יש ייפוי כוח ומיהו מיופה הכוח

שהמערכת הרפואית או גורמים רפואיים בתוך דיור מוגן או מקום שבו הוא נמצא ידעו על ייפוי הכוח וייתנו ביטוי לרצונו.

ואנשים שסביב האדם לא יודעים על ייפוי כוח, הם גם רצים ומנסים לבקש מינוי אפוטרופוס דחוף, ויש איזה ריצה ככה,

אני מדברת גם על השלב שלפני שהוא הופעל אצל האפוטרופוס הכללי. הרי בהכנת ייפוי כוח מתמשך יש לנו שני שלבים. נכון. יש לנו את השלב שבו אדם מפקיד את ייפוי הכוח ויש את השלב שבו הוא מגיע לאפוטרופוס הכללי ומכניס

למה לא מסתפקים במצב שבו אומרים לאותה אחות או אומרים לאותו רופא משפחה: טוב שפנית, דע לך שמופקד בידינו ייפוי כוח מתמשך,

אם הטיפול הוא טיפול רפואי מציל חיים דחוף, ממילא זה מוסדר בכל מיני

אותו גורם מטפל יפנה למיופה כוח העתידי לפני שמיופה הכוח העתידי, בעצם הופעל ייפוי הכוח שלו,

השאלה שלי היא מאוד

הוא לרוב לא עושה הבחנות זה יטפל ברפואי,

עוד אין ייפוי כוח מתמשך, אתם מעבירים מידע שבחרו במיופה כוח אחד, מה זה אומר למול בני משפחה

גם הדרך שבה התקנות האלה הופעלו קודם שאלה היועצת המשפטית של הוועדה זה לא בדרך של הרמת טלפון למוקד של האפוטרופוס הכללי אלא בממשק מחשובי כדי שתהיה זמינות

ברור. רף ההפעלה. ההפעלה. והרף הזה, בעצם עוד דקה המערכת הרפואית הרי תדע,

כלומר, הסוד הזה יתגלה, רק עם עוד בירוקרטיה. זה לא שאנחנו באים ומקדימים בזמן ארוך מראש ונותנים עכשיו לבני המשפחה

דרך אגב,

מה המספרים בחודש, כמה פניות כאלה של גורמים להפעלה,

אז האפוטרופוס הכללי הוא לא מאגר מידע, הוא באמת שומר סף אבל יש פה תפקיד מהותי. אם לאפוטרופוס הכללי הגיע מידע מגורם רפואי מוסמך

ה שבאמת האדם לא מסוגל לתת הסכמה מדעת ומשהו במעבר הזה יהיה שקל מאוד לדיור מוגן להרים טלפון לאפוטרופוס הכללי בלי שפה באמת יש מישהו שלוקח

האפוטרופוס הכללי שכרגע גורם רפואי אומר, צריך להפעיל לגביו את ייפוי הכוח המתמשך,

השיגו את אותו אדם.

בסדר,

הכול ממוחשב, הכול פשוט, בן אדם צריך לקבל מכם טלפון: מיופה הכוח יודע ששמו נמצא אצלכם,

שיקבל מייל, שיקבל טלפון,

הכוח, כשייפוי הכוח לא הופעל, לא מוסמך לתת הסכמה. אותך לא מעניין בתור האפוטרופסות הכללית

לא דיברתי עם הבן אדם?

זה לא אפוטרופוס, זה בדיוק העולם האחר שבו המדינה לא מעורבת, אין מינוי בבית משפט, אין פיקוח של המדינה על ההתנהלות שלו רק בבירור תלונות, אחרי שייפוי הכוח

התוצאה להערכתי של המהלך שלכם היא שבעצם במקום להיות במצב שבו ברור לכל המערכת שפלוני מגיע לרגע שבו מופעל לגביו ייפוי הכוח המתמשך הרפואי,

כדי שיגיד לנו אם הוא יודע אם יש ייפוי כוח או שיגיד לנו אם הוא בעד הטיפול או נגד הטיפול, ולהחליט גם ביחד איתו הרבה פעמים האומנם צריך להפעיל את ייפוי הכוח או שאולי זה אירוע חולף ותכף הוא

כאשר יש מיופה כוח והוא יכול להביא להפעלה שזו אחריות שלו דרך אגב לפי החוק להביא להפעלת ייפוי הכוח איפה שצריך

- - ולדאוג

ופה אתה פותח גם את הסודיות הרפואית של הבן אדם, אתה מודיע לאפוטרופוס הכללי הופעל. אם הוחלט בסוף שלא להפעיל,

זה לא עניינו

אני גם יותר מזה מסכים עם כבוד היושב-ראש שהמצב שמתואר דה פקטו בתקנות יכול בהחלט להתחיל בניגוד לתסריטים שהציגו בפנינו, בהחלט יכול להתחיל בסניף קופת החולים ובאחות שלוקחת מהאדם את הדם. אני כן רוצה לדייק ולהגיד שהוא לא יכול להתחיל במצב של התחלה של ירידה קוגניטיבית, כמו ששמענו לפני רגע, שהרי ברור לחלוטין שבמצב כזה שהירידה הקוגניטיבית רק מתחילה, לאדם עדיין יש איזושהי מידה של הבנה בדבר, ולכן זה לא המצב שבו אנחנו בכלל יכולים להתחיל להפעיל ייפוי כוח, אבל אני בהחלט כן הרבה יותר חושש לא מהמצב שזה מתחיל בסניף קופת החולים אלא מהמצב שזה מתחיל דווקא באמת בדיור המוגן, ששם בעצם מתנהלים כל חייו של האדם, ומידע שם הוא בהחלט מטבע שעובר לידי הסוחר ויש כאן המון חששות.

מהצד השני, אני בהחלט גם מבין שבמצבים מסוימים כלשהם, ידיעת הדבר שהופקד ייפוי כוח מתמשך ומיהו מיופה הכוח, יכולה להציל חיים, וזה בהחלט מצב שייתכן. מה חסר לי כאן? כדי לענות על חלק ניכר - לא על כל, ממש לא על כל אבל על חלק ניכר מהקשיים שהעלה כבוד היושב-ראש, אני חושב שלמרות הסייג שקיים בחקיקה הראשית, צריך שיהיה כאן איזשהו סייג לגבי כל העניין של ההגבלות שמופיעות בתוך ייפוי הכוח.

כאשר באמת יש איזשהו מצב של סכסוכים, שמישהו מבני המשפחה למשל הוא אותו אח שמסוכסך עם האדם אבל הוא גם אח בקופת החולים, כדי למנוע מצב כזה אנחנו צריכים להדגיש כאן את הסייג שיכול להכניס מייפה הכוח, הממנה, בזמן ניסוח ייפוי הכוח לגבי אותם גורמים מיודעים. כלומר, היה ובשל איזשהו תהליך שקורה בחייו, מייפה הכוח, הממנה, רוצה להגביל את רשימת המיודעים לפי סעיף 1(א) בתקנות כאן, הוא יכול, הוא צריך לא רק יכול אלא צריך להכניס את אותו סייג לתוך ייפוי הכוח כבר בזמן ניסוחו. אני חושב שזה יכול לענות על חלק גדול מהקשיים. אני כן אוסיף שבעניין הדיווח האוחר אני לגמרי מבין ומסכים עם הרציונל שהציג כבוד היושב-ראש כאן, אלא שלמיטב הבנתי, הסעיף בחוק הראשי מסמיך את התקנה כאן אך ורק לקבוע מיהם בעלי התפקידים ולא מה תפקידם, מיהם בעלי התפקידים שרשאים לקבל את המידע. ולכן, התפקיד הזה של הדיווח האוחר צריך להיכנס לתיקון בחקיקה הראשית. ויותר מזה, זה גם בהחלט קושר אותנו לשאלה של מיהם המומחים. גם כאן אני לגמרי מסכים. תודה רבה על התרומה החשובה לדיון. חברת הכנסת לסקי, חברת הכנסת בזק, ואנחנו לא ממצים היום את הדיון. אנחנו לא נגרור פה רגליים, זו סוגיה חשובה, אנחנו אבל כן נקבל, בדיון הבא נבקש לשמוע איפה אתם עומדים עם המומחים וכו', וגם התשתית המקוונת כי כניסת התקנות לתוקף תלויה בנושא המקוון. אני כבר אומר מראש, אני אדבר עם האפוטרופסה ועם הצוות שלהם. אני מצפה לשמוע התייחסות לחששות שהועלו כאן. תודה רבה. באמת התקנות הן מצומצמות, בעניין הזה הן נוגעות אך ורק למי יכול לקבל מידע לגבי העובדה שייפוי הכוח הופקד, אבל אני רוצה להעלות את הנקודה כמו שמופיע בחוק הירושה. יש מצבים שאנחנו יודעים על כך שגם אנשים שהם נניח תשושי נפש אבל הם אנשים שעדיין לא זקוקים לאפוטרופסות, הם נאלצים מכורח כל מיני סיבות לחתום על צוואה לטובת מישהו שהוא לא התכוון. זה יכול לקרות גם בייפוי כוח מתמשך לגבי הדברים האלה, בעיקר גם אם מדובר על ניהול הרכוש ולא רק על הגוף, או גם בגלל הגוף, והבן אדם לא יעשה את זה.

כן, אני כן רוצה למרות שההליך יכול להיות יותר מורכב ואני מבינה את החשיבות של הפשטת הליכים אבל אני כן רוצה שהמדינה תוכל לבדוק את הנושא הזה, בוודאי כאשר מישהו כבר נכנס למצב שהוא זקוק לאפוטרופסות. הרי אם לא היה את ייפוי הכוח המתמשך, הוא היה מוכרז כמי שזקוק לאפוטרופסות, זאת אומרת העובדה שהמדינה מצד אחד לוקחת אחריות על אנשים שזקוקים לאפוטרופסות, מצוין, אבל אם יש ייפוי כוח מתמשך אז המדינה אומרת אז עכשיו אני לא מתערבת. זה לא נכון, זה קיצוני מדי המעבר הזה, ולכן אני כן חושבת שאנחנו צריכים להסדיר את האופן שבו אפשר יהיה לבדוק באמת באיזה נסיבות ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ובוודאי, לבדוק שמי שאחראי או מי שבעל הסמכות, יתחיל להפעיל את זה, כי אם לא אז המדינה צריכה להיכנס במקומו. אלה שתי ההערות שרציתי להגיד.

חברת הכנסת בזק. קודם כול, אני רוצה להצטרף לאמירה שאמרת, שמאוד חשוב שהמידע יצוץ במחשב של קופת חולים ושהרופא יהיה מיודע. גם הנושא שמיופה הכוח יקבל את ההודעה על סגירת מעגל זו נקודה מאוד חשובה. מצד שני, דיברת באריכות על זה שאתה לא מבין את הצורך שאנשים ידעו שיש ייפוי כוח לפני שייפוי כוח מופעל, ופה אני רוצה דווקא לחלוק עליך.

חשוב שיידעו שיש ייפוי כוח.

אני לא הייתי בטוח האם כל אח צריך לקבל את המידע מי המיופה כוח.

מי שלא נמצא בדיור מוגן אלא כן עצמאי, האנשים האלה, בסוף מי שהם פוגשים ביומיום זה את האחות בקופת חולים, את העובד הסוציאלי, וכן חשוב, לא כולם חושבים על זה, שמישהו יבוא ויגיד להם: שמתי לב שעוד אין לך ייפוי כוח, אולי זה הזמן לחשוב על זה.

נקודה נוספת, אני הבנתי שכן יש את המידע במערכת על עצם ייפוי הכוח.

האם יש גם את המידע על מה כתוב בייפוי הכוח כי לצורך העניין, הדוגמה שנתת על אמא שנתנה לאחת הבנות ולאחרות לא, באות הבנות האחרות שהן לא מיופות כוח ואומרים להן, האמא חתומה על ייפוי כוח,

אנחנו רוצות לדעת על מה היא חתמה. האם שאר בני המשפחה הקרובים כן מקבלים את המידע מה חתום או רק אומרים, פלוני אלמוני מיופה כוח ולא את, האם הם יכולים לקבל את המידע גם מה בדיוק רשום שם? במקרה, מה שנקרא, זכיתי להיות מיופת כוח של אימי ויש עוד שלוש אחיות, אני כן רואה סיטואציה שבאים ואומרים: רגע, את אומרת שככה וככה, אבל אנחנו רוצים לראות את המסמך עצמו. האם המסמך חשוף? האם בני המשפחה האחרים מקבלים את הזכות לראות את אותו מסמך? אני אענה על כמה הערות שנאמרו פה, גם על ידי חברת הכנסת לסקי וגם על ידך. קודם כול, החוק כן מסדיר את העניין של החתימה על ייפוי הכוח המתמשך כך שבעצם החתימה תהיה רק בפני עורכי דין שעברו הכשרה מיוחדת לעניין. אחד הדברים שהם חייבים לשים לב זה שזה באמת נחתם בהסכמה חופשית ומרצון. רופאים גם יכולים לחתום על ייפוי כוח. רק על ייפוי כוח רפואי. זה נכון, יש הסדרה מיוחדת כי זה רק ייפוי כוח רפואי, זה יותר פשוט מאשר כשזה ייפוי כוח מתמשך שכולל בין היתר את העניינים הרפואיים. לגבי השאלה שלך, הקרובים יכולים לקבל מידע אחרי שייפוי הכוח נכנס לתוקף, זה גם נקבע כך בחוק.

אבל לא מראש. הם יכולים אחרי שייפוי הכוח נכנס לתוקף. רק לשאלתך, הם יכולים לקבל מידע אחרי שהוא נכנס לתוקף, אלא אם כן הממנה הגביל את היכולת שלהם לקבל מידע. המידע שהם יכולים לקבל מצומצם לאותם פריטים שקבועים בחוק, אלא אם כן הממנה בעצמו קבע בייפוי הכוח שאפשר למסור להם מידע רחב יותר.

יש דוגמאות של ייפוי כוח מתמשך באתר?

חברים, אנחנו חייבים לסיים. אני הייתי מבקש כמובן לא לדיון הזה אבל לדיון הבא לדעת מה קורה בעולם במדינות מתקדמות, איפה זה עומד. סביב הסוגיה הספציפית הזאת. סביב הסוגיה הספציפית. בסדר גמור. חברים, חשוב לי לומר, אנחנו לא פותחים פה דיון מחודש בכל המנגנון. בסופו של דבר האינטרס שלנו הוא האינטרס גם של האפוטרופסה הכללית, אנחנו רוצים לקדם את השימוש במנגנון הזה, אבל אני חושב שעלו פה כמה נקודות שדורשות מחשבה נוספת. אנחנו נקיים עוד דיון. הייתה פה בקשה גם להבין לגבי הסוגיה הספציפית הזאת איך זה עובד במדינות שהיוו השראה למודל הזה. אני רק אומר עוד פעם. יש הרבה דרכים לסגור מעגלים. אם המידע נמצא והמערכת מקוונת, למה שאדם לא יקבל הודעה מהאפוטרופוס הכללי ב-SMS שהייתה פנייה, שהמידע שלו הועבר לקופת חולים, לגורם הזה והזה? הדברים הם פתרונות לא מורכבים ומכיוון שממילא כניסת התקנות מותנית בעניינים של מערכת מקוונת, יש פה איזושהי תחושה שיש עוד איזשהו צעד אחד שצריך לעשות לסגירת מעגל. אפשר לבחור כמה צעדים, כאלה שדורשים יותר מהמערכת שלכם, כאלה שדורשים רק יידוע של מיופה הכוח. נראה לי שיש פה איזשהו פער מסוים לא דרמטי אבל שצריך לתת עליו את הדעת. לא יכול להיות שמערכת אומרת: הבן אדם בתחום האפור, הוא כבר עבר אותו, וכל מה שקורה זה שאותו אח או עובדת סוציאלית מקבלים טלפון של מיופה הכוח, ומכאן והלאה המדינה אומרת, אין לי תפקיד, יגיעו אליי יגיעו. נראה קצת סותר את תכלית החוק. אפשר לפתור את זה בדרכים פשוטות, דיווח אוחר או משהו כזה. אנחנו ננסה לחשוב על פתרונות. תחשבו. נדבר בינינו ולא נעכב פה את העניין. עוד פעם, אנחנו כן ננצל את הדיון הבא כדי להבין איפה נמצאים הנושאים האחרים ההגדרה ממי מקבלים את חוות הדעת. אמרתי לכם, החשש שלי, שיש פה בעצם ניסיון ליצור לא דרך הסדרה - כי כאלה החיים, אני לא אומר את זה בביקורת דרמטית - לייצר פה מרווח אפור של לא הופעל ייפוי הכוח המתמשך אבל בואו נשתמש בייפוי הכוח המתמשך, יש פה אמירה מי הבן אדם המיועד במשפחה, אז בואו כבר נדבר איתו לפני שהוא האפוטרופוס.

רוצים את זה, אז בואו נחשוב על זה במובנים האלה. אי אפשר ליצור יש מאין מציאות בתחום הרגיש הזה ולא לתת עליה את הדעת. תודה רבה לכם, נמשיך את זה כבר בשבוע הבא כדי להתקדם, ואלה גם תקנות אז לא צריך פה את המליאה. אנחנו נדאג לקדם את העניין אבל אנא חזרו אלינו עם תשובות. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:15.